אנחנו עוברים לפרק א' (מטרת החוק). הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 מטרה1.חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות כדי לשמור על מדיניות פיסקלית אחראית, לעמוד בתקרת הגירעון ובמגבלת ההוצאה הממשלתית, ולהגדיל את הכנסות המדינה ואת תקבוליה וזאת תוך חיזוק הצמיחה במשק, שינוי סדרי העדיפויות הלאומיים וצמצום הפערים, והכל בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024. זה סעיף המטרה של חוק ההתייעלות. הנחנו שתי הצעות חוק: הצעת חוק התכנית הכלכלית - בסעיף המטרה שלה נדון בהמשך היום - והצעת חוק ההתייעלות הכלכלית. הפרקים שיש להם קשר ישיר לתקציב נכללים בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית, והשינויים המבניים שקשורים ליעדים הכלכליים האחרים וקשורים לתקציב נכללים בתכנית הכלכלית. סעיף המטרה הוא סעיף סטנדרטי שהופיע בכל הצעות חוק ההתייעלות הקודמות, מאז שנת 2011,2012. אני מתחילה עם ההסתייגויות של קבוצת המחנה הממלכתי. במקום "חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות כדי לשמור על מדיניות פיסקלית אחראית" יבוא: "מטרת החוק היא לתקן חוקים קיימים ולקבוע הוראות נוספות כדי להבטיח שהמדינה תעמוד במדיניות פיסקלית אחראית". אנחנו מבינים שהתקציב הנוכחי עלול לעבור שינויים דרמטיים, שהתקציב שעל בסיסו מסתמכים כרגע עלול להיות מאוד שונה בחודשים